אורלי, ביקשת להתייחס.

אני רוצה שנקיים בהקדם דיון על נושא של החינוך המיוחד. החינוך

שמרטפיות.

נכון לעכשיו אנחנו נותנים מענה למשרד הבריאות. מה עם כל מי שהוא עובד חיוני שהוא לא משרד הבריאות ולא מורה או

כל מי שמגיע למסגרות החינוך המיוחד ובוודאי צריך את השירות הזה משום שיש לו ילדים, אנחנו פותחים שמרטפיות, מרכזי יום כאלה, וההבדל ביניהן הוא שעות הפעילות והמיקום שלהן. אנחנו משתדלים

מה חלוקת אחריות בעבודה בינך לבין משרד החינוך או המשרד להשכלה גבוהה בהפעלה ובהקמה של

אני שמחה על השאלה משום שהרשות הראשונה שקיבלנו

אני יכולה לומר בהתייחס לרשויות חזקות או חלשות. אני מול הטופס של מנהל מינהל חברה ונוער בקשר אתנו וככל שיידרש אנחנו יכולים להעביר אותו. הוא כל הזמן מתעדכן לנגד עיניי בסדר

מבחינת העבודה הרגילה. אני מבין שיש מגבלה גם לילדים של העובדות, זה ברור לי, אבל כאן זה דבר גורר

אני מודה, אני מקווה שאני לא טועה, שהמצב בשטח הרבה יותר טוב ממה שחשבתי ובאמת בהתארגנות די מהירה. אני רוצה לפרגן ולומר שברור לי שאתם עובדים בזמן מאוד מאוד קצר וברור שעוד יש חורים אבל בסך הכול נראה שכל האירוע של ההתארגנות לתת מענה לעובדים החיוניים,

(הישיבה נפסקה בשעה 18:45 ונתחדשה בשעה 19:33.) אני מחדש את הישיבה. תודה למי שנשאר כאן, לחברי הכנסת, לצוות,

לצופית.

זאת האחריות שלנו, בעיניי האחריות הכי בסיסית.

זה גם יעזור לשלטון המקומי ולכולם להבין מי הם אותם אנשים שראויים לקבל מהם את השירות הזה. יש עוד בעיה. הרי השמרטפיות מתנהלות על ידי מערכי החירום ברשויות.

יש רשויות גדולות שיודעות להתנהל ויש להם מערכי חירום והן מתפקדות כמו שצריך אבל מי יודע אם כל הרשויות במדינה, כולל הרשויות הקטנות, מאורגנות טוב בקטע של מערכי חירום ומי יודע מה יהיה עם העובדים החיוניים שלהן. כאן יש נקודה שלא לגמרי ברורה. להיכן ילכו הילדים של העובדים החיוניים ברשויות שלא התארגנו מערכי חירום כמו שצריך? אין להן את השמרטפיות שצריך להפעיל ואת כל המערך הזה. אני יודעת לומר לכם שכל רשות מקומית מתרגלת ועוברת בקרות של פיקוד העורף על ניהול או התנהלות בחירום. משרד החינוך מנחה את הרשויות המקומיות לעשות את כל ההכנות הללו וכמו שאמרתי, כל רשות אמורה לדעת להפעיל מנגנוני חירום. לא, לא כל רשות יודעת. תן לה לסיים. ברור שהיא מבינה שהסיטואציה מורכבת.

אני חוזרת ואומרת שבכל רשות יש תיק חירום ויש צוות מל"ח וכל אחד מהמכלולים יודע מה התפקיד שלו. אני רוצה לקוות חלילה, לו היינו במצב חירום ביטחוני לא הייתי רוצה לחשוב שיש רשויות שלא ערוכות לכך, בטח בהיבט הזה. אני לא מדברת על היבטים אחרים. לדעת לעשות את זה ואת כוח האדם, יש לרשויות המקומיות. אנחנו צריכים לשאול כמה דברים שקשורים עכשיו הם רחוקים מסיטואציה ביטחונית. במצב ביטחוני אני יודעת ויכולה לגייס מתנדבים, כולל בני נוער, ואין לי שום בעיה לבוא ולומר להם שהם מפעילים שמרטפייה או פעילות כזו או אחרת במקום הזה והזה והנה החדר האטום או המיגון שאתם צריכים ובקרות המקרה, אתם הולכים לשם. היום אנחנו לא יכולים לתת לעובדים הללו. קודם כל, לא יכולים לגייס. אני גם לא יכולה לגייס נוער מתנדב גם בשל העובדה שהם יכולים חלילה להדביק את הילדים. אנחנו יודעים שבגילים הללו הם מתרועעים אחד עם השני, הם בקבוצות מעורבות, לא סתם הם לא נמצאים כרגע בבתי הספר. אני בוודאי לא אגייס אותם או אאפשר להם להתנדב עם הילדים הקטנים שחלילה ידביקו אותם כי לא לשם פיללנו. אני כן חוזרת ואומרת שהרשויות המקומיות לא יוכלו, בהינתן העובדה שכבר היום הן עובדות ב-50 אחוזים של כוח האדם, ובוודאי שהנחיות המדינה לאור המצב יורידו את אחוזי העובדים שיוכלו להיות במבנים, אנחנו לא נוכל להפוך למערכת חלופית למסגרות שקיימות או שיכולות להתקיים ויפתרו את הבעיה לכל העובדים החיוניים במשק. אני חוזרת על דבריי ואני יודעת שהדברים האלה נופלים על אוזניים קשובות כאן בוועדה. גני הילדים צריכים להיות בגני הילדים, ילדי כיתות א'-ב' צריכים להיות בבתי הספר ואם צריך לחלק אותם לקפסולות כאלה ואחרות, גם זה רלוונטי. בואו נעמיד את הדברים על דיוקם, אנחנו אנחנו זאת מדינת ישראל תוציא מיליארדי שקלים כדי לתת מענים שהם לא המענים המיטביים, שהם לא מה שפיללנו לו. נאמר כאן על ידי חברי הוועדה. אנחנו לא יכולים להעמיד מערכת חינוך חלופית על כל המשתמע מכך. אנחנו יכולים לעשות הכי טוב שאפשר ואנחנו עושים את זה, אבל לא לבד אלא עם המשרדים שעוזרים לנו, אבל זה לא במקום מה שקיים. צריך להחליט אם כולם חיוניים, ובאמת יש רבים מהעובדים שהם חיוניים, גם במגזר הפרטי. שמעתי הבוקר את חברי הוועדה מסבירים על ילדיהם הפרטיים ועל הצרכים הפרטיים שלהם ואני מזדהה.

אנחנו מדברים כאן על מאות אלפי ילדים ואם כך, בואו נחשוב איך אנחנו מתכננים את זה נכון, איך אנחנו לא בזבזים משאבים, לא משאבי כוח אדם שחלילה ילכו ויידבקו כי אז מה נעשה? ולא משאבים של תקציב המדינה החסר. את לגמרי צודקת. כל הכבוד. בואו נדבר גם על הגיל הרך, אם יש מישהו שיכול להתייחס לגיל לידה עד שלוש כי לא קיבלנו תמונה.

ממשרד החינוך יכול להתייחס לזה? אני חייבת לומר שמה שאמרה מיכל, זה מדאיג מאוד.

הייתי קודם יותר רגועה ועכשיו אני יותר מודאגת. היא אומרת,

שהם לא יכולים לתת מענה כזה רחב ואנחנו מדברים על הורים שהם חיוניים וחייבים לצאת לעבוד כי עוד שנייה המדינה גם שמה להם צו 8, לרופאים ואלוהים יודע למי עוד. היא לא הרופאים אלא כל שאר העובדים.

אבל אני לא יודעת לגבי מי יוחלט שהוא חייב ללכת לעבוד. יכולים להחליט שגם בסופרמרקטים חייבים לעבוד ומל"ח חייבים לעבוד. נכון. יש כאן בעיה מאוד רחבה. לכן חלק ממה שאני רוצה זה שנקבל את הרשימה ונוכל להתחיל לפחות לפקח על מי אמור לקבל את השירות הזה. יש מישהו ממשרד העבודה והרווחה שיכול להתייחס לגבי גיל לידה עד שלוש?

ממשרד העבודה והרווחה, אבל היא יושבת ראש הגנים הפרטיים. אני מאגף מעונות יום. אני לרשותכם. השאלה אליך היא מה הפתרונות המוצעים לגילי לידה עד שלוש והוא לא שלוש עד 12, אז מקבלים מענה. כל מסגרת בישראל, בין אם היא מסגרת מוכרת על ידי האגף, עם סמל, ובין אם היא מסגרת פרטית, יכולה לפעול כל עוד יש שם לא יותר משישה ילדים וששת הילדים האלה הם ילדים לעובדים חיוניים כפי שהם מוגדרים בתקנות. המספר עלה לשמונה. אני יודע שיש תיקון שאמור לעלות לדיון ושם באמת מדובר בשמונה ילדים.

זה הדיון הזה.

כמובן מברכים על ההעלאה לשמונה ילדים. מה קורה בפועל? האם בפועל זה באמת קורה? כולם פותחים? ברשותך, אני רוצה לומר משהו אחד שהייתי צריך לפתוח אתו. מבחינת אגף מעונות יום והמשרד, אנחנו רואים נתונים, לפחות הנתונים שנאספים אצלנו, של שיעורי הדבקה מאוד מאוד נמוכים. דיברו על זה בבוקר. מבחינתנו זה כלי שהוא תומך תעסוקה ותומך במשק. אנחנו חושבים שהמסגרות לגילי לידה עד שלוש צריכות להישאר פתוחות. היו על זה דיונים ובסוף הוחלט על ידי גורמי המקצוע ומשרד הבריאות כפי שהמצב הנוכחי. לכן אני אומר שכברירת מחדל, כל הגדלה, כל תוספת וכל פתיחה היא מבורכת ואנחנו כמובן רוצים אותה אבל בסוף יש כאן את המגבלות של הבריאות. לשאלתך, האם זה נותן מענה. מה זאת אומרת נותן מענה? אנחנו מאפשרים את הפתיחה לכל מי שרוצה במגבלות של מספר הילדים כפי שכתוב בתקנות. אנחנו לא יכולים לאכוף ולחייב ולהכריח מסגרת לפעול. כמו שכולם יודעים גיל חינוך חובה על הגילים האלה. אני לא בטוח לפי המצב המשפטי אם חוק חינוך חובה בכלל בתוקף בתקופת הסגר אבל גם אם הוא היה בתוקף, הוא לא חל על גילי לידה עד שלוש.

הוא בתוקף. זה לא משנה כי שגילי לידה עד שלוש לא תחת החוק הזה ולכן אי אפשר לחייב ולאכוף על המסגרות לפתוח אותן. המעון דווקא היה רוצה לפתוח. אם המעון רוצה לפתוח, הוא מוזמן לעשות זאת.

אם המעון רוצה לפתוח ויש בו עד שמונה ילדים שמוגדרים כילדים של עובדים חיוניים,

זה מה שהוא אומר. אסתי, הוא צודק? שאם מעון רוצה, הוא יכול לפתוח?

מעון יכול לפתוח אם יש לו עד שמונה ילדים של עובדים שמוגדרים כחיוניים?

איך זה מתבצע? בסופו של דבר אותה גננת בעלת משפחתון, מבקשת הצהרה מההורים שהם עובדים חיוניים.

האחריות לבדוק אם העובדים החיוניים מצהירים אמת על כך שהם עובדים חיוניים, היא על בעלת הגן. היא לא צריכה לבדוק שהם אומרים אמת. האחריות לפי החוק ולפי התקנות, האחראי, כפי שמוגדר שם, חייב להראות למפעיל המעון, למפעיל המסגרת, אישור או הצהרה. היום את הטפסים האלה אפשר להשיג בקלות. הצהרה אישית? כלומר, אני יכול להצהיר על עצמי שאני עובד חיוני?

מה שכתוב בתקנות. זה לא משהו שהאגף קובע. אתם באמת צודקים שזה פתח לאנשים שיכולים לעשות מניפולציות. זאת ממש עבירה פלילית. אולי כדאי להוסיף טופס. זה רעיון. בכל מקרה אני אומר שהסיפור הזה של הצהרה נולד מזה שהבנו שיש אנשים שקשה להם להשיג למרות שהם עובדים חיוניים ולפעמים הם מתקשים להשיג אישור רשמי מהמעסיק.

עוד היה בסגר הראשון. על פניו נשמע מוזר. מה זאת אומרת מתקשים להשיג אישור? בעיקרון, זה מה שהבנו מרביב, כל מעסיק במפעל קיומי אמור לדעת שהוא כזה והוא מיידע את העובדים שלו וצריך לתת להם אישורים בהתאם. הוא נותן לכל עובדיו או שבתוך המפעל כאלה שמוגדרים כעובדים חיוניים? את זה אני יודעת מהמצב שאני מכירה, שגם במפעל שהוא חיוני, לא כל העובדים מוגדרים כחיוניים במפעל. זאת אומרת שלא כל מי שבכנסת מוגדר כעובד חיוני. סגנית בכירה ליועצת המשפטית של משרד העבודה. כעיקרון צריך לזכור שלפי התקנות בנוסחן היום, להגדרה של עובדים חיוניים יש שני פנים. יש את הפן שבאמת מדובר בעובדים שמועסקים במפעל למתן שירותים קיומיים ומפעל למתן שירותים קיומיים אמור לדעת שהוא מפעל למתן שירותים קיומיים. אבל יש את הפן השני שלא המשרד כמתפעל את השירותים הקיומיים ולא המעסיק של אותו עובד יודע שבעצם מדובר בעובד שבידיו הטיפול הבלעדי בילד או שגם בן זוגו הוא עובד חיוני. צריך לקחת בחשבון שזה צריך להיות מבוסס הצהרה של אותו עובד, לא רק שהוא מועסק במפעל למתן שירותים קיומיים אלא שבנוסף לכך הוא המטפל הבלעדי בילד כי בן זוגו למשל בבידוד או בן הזוג הוא בעל נכות או מחלה ולא מסוגל לטפל בילד או כי גם בן זוגו הוא עובד במפעל כזה. אנחנו נשמח להשלים את החוליה הזאת. רגע, רק שנבין את ההקשרים. ככל שאני מבין, לפי מה שתיארת עכשיו, זה אומר אי אפשר בלי ההצהרה. למיטב הבנתי לא מכיוון שגם המעסיק עצמו, שהוא יודע שהוא מפעל למתן שירותים קיומיים, הוא לא יודע מה מצבו של בן הזוג. אלה לא דברים שאמורים להיות ברשותו של אותו מעסיק ולכן הוא לא יכול לאשר בשם העובד שהוא אכן עונה על ההגדרה של עובד חיוני כפי שמוגדר בתקנות עצמן. לכן זה אמור להיות מבוסס הצהרה. חוק שירות עבודה בשעת חירום לא מגדיר הגדרה של עובד חיוני אלא הוא מגדיר מה זה מפעל למתן שירותים קיומיים ומה זה מפעל חיוני. זה נכון שבוחנים תקן כוח אדם כדי לבנות את כוח האדם אותו ניתן יהיה לגייס במצב מלחמתי, במצב שיש אירוע חירום אזרחי. זה נכון להיום אבל אין שם הגדרת עובד חיוני. תודה רבה על הנוכחות. לא הבנתי האם לפי התקנות האלה בסופו של דבר עובד חיוני זה כלל מי שעובד במפעל שמוגדר כחיוני ולא משנה אם הוא קיבל מהמעביד שלו אישור שהוא חיוני.

ברגע שהוא עובד במפעל, הוא מוגדר כעובד חיוני? זאת המשמעות? לא משנה איזה עובד הוא? אולי אסתי יכולה לתקן אותי, אבל אני מבינה שזאת ההגדרה של התקנות היום. שהוא מועסק במפעל למתן שירותים קיומיים לפי הגדרתם בחוק שירות עבודה בשעת חירום ובנוסף מתקיים לגביו התנאי או שהוא מטפל בלעדי או שבן זוגו גם עובד חיוני. תכף נבדוק אם רביב כאן ואולי הוא ידע לשפוך אור על הנקודה הזאת כי זה חוק די משמעותי ויכול לדבר באלפי אנשים. אני רוצה לשמוע את הצד השני. קרן, את אתנו? כן, אני כאן מחכה בסבלנות מהבוקר. אנחנו מאוד מעריכים את זה. אני אשמח להשלים. אני מקווה שבהפסקות שלנו גם את יצאת להפסקה. כן. יש לי חמישה ילדים בבית. אני אעשה קצת סדר. ראשית, אני רוצה לציין עובדה קטנה. היום זה שבוע שהילדים נמצאים בסגר בבית וראינו שנתוני התחלואה עולים כאשר למעשה הוצאנו את הילדים מהמשוואה. זה לשים משהו קטן ליד האוזן. אני רוצה לומר משהו על המגזר הפרטי. חבר הכנסת קוז'ינוב נתן נתונים. אנחנו אספנו מקבוצה ומהגנים הפרטיים את סך הפניות שנעשו מהמסגרות לפתוח את עצמן כמסגרות לעובדים חיוניים. יש לנו מעל 5,000 מסגרות שהגישו בקשה ושהן נותנות שירות לכ-30,000 מבקשים מסגרות לעובדים חיוניים כאשר מהפיקוח בשטח ואני יכולה להגיד לכם שהיום הגיעו פקחים למסגרות כאלה שהיו פתוחות וביקשו לראות הצהרות. זאת אומרת שמחד הם קיבלו מהגננת או ממפעילת המסגרת אישור על מפעל חיוני שאחד ההורים הביא, שהוא לא עם שם העובד כי המפעל עצמו מקבל אישור על היותו מפעל קיומי, כמו שמרה דבי, ומצד שני היו הורים שאם הם לא נמנים על כוחות הביטחון, או משטרה או בית חולים שיש להם כרטיס עובד, הם נתנו הצהרה שהם שייכים לאותו מפעל חיוני והמפקחים קיבלו את ההצהרות האלה. אין ספק שצריך לעשות סדר בכל מה שקשור לעובדים חיוניים. אני רוצה לומר משהו לכל הנוגעים בדבר ואני לא יודעת אם נציגי האוצר נוכחים כאן. המגזר הפרטי שהוא לא תחת משרד החינוך והוא עם חצי רגל במשרד העבודה, כי אנחנו רק עוברים הליכים ראשוניים של חוק הפיקוח, בעצם נכנס הכי הרבה מתחת לאלונקה. אנחנו אלה שנותנים את המענה כמסגרות חיוניות לקטינים האלה שהם חסרי ישע ולא יכולים להישאר ללא השגחה מתמדת של מבוגר כי הם קטנים, הם פחות מגיל שלוש והם צריכים את ההשגחה שלנו. אנחנו שם ולצערי אני אומרת מילה גסה אפשר להגיד ערבות הדדית, סולידריות חברתית,

חבר'ה כסף. הגננות האלה פותחות את הגנים בתקינה מאוד נמוכה, הן לא מוציאות את העובדות לחל"ת כדי שיגיעו לגן, הן מפסידות את המענק שהמדינה תיתן על עובדים והן מביאות אותן לתוך המערכת עבור חמישה ילדים כדי לעזור בנטל, כדי לעזור לעובדים החיוניים להגיע למקום עבודתם. אנחנו מבקשים להסדיר את הדבר הזה. כאשר מדובר בחמישה ילדים, זה לא כלכלי,

זה לא כלכלי ולכן אני מבקשת שההרחבה לשמונה ילדים תתקיים ולשים את זה בצריך עיון מיד עת נחזור אחרי חג הסוכות. אני ממש מבקשת להחריג את הגיל הרך מהסגר הכללי הזה כי בכל לבי אני מאמינה לא ייצר סטריליזציה לא ייצר כאוס. ככל שעובדי המשק החיוניים רופאים, אחיות, כוחות הביטחון ישבו בבית עם הילדים שלהם, כך ההנגשה של שירות טוב לחולים תרד. אין להם חלופה. אנחנו צריכים לתת להם את המענה ואנחנו כאן ונכנסים מתחת לאלונקה. המונח הזה די משומש אבל אין מה לעשות, זאת המציאות של הגנים הפרטיים. אני רוצה לומר משהו לעניין תוספות. יש לי בבית, מבין הילדים שלי, חיילות ויש לי קרביות ולא קרביות. מי שקרבית, מקבלת תוספת סיכון. גננות שתפתחנה את הגנים שלהן ותקבלנה את ילדי העובדים החיוניים ותסתכן ברף התחלואה הגבוה, אני חושבת שהמדינה צריכה לצ'פר בדבר הזה ולתת איזושהי תוספת סיכון, איזשהו מענק ייחודי למי שנקרא היום מפעל חיוני ואנחנו שירות חיוני. הרי במה עוסק הדיון? הדיון הזה עוסק בפתיחת מסגרות לילדים כדי שההורים שלהם יוכלו לתת שירות למדינה בשעת חירום. חבר'ה, אנחנו במלחמה. אם מישהו עוד לא קלט את זה,

אני אומרת את זה בקול רם. אנחנו במלחמה אל מול הלא נודע. אנחנו כאן, הגנים הפרטיים כאן כדי לעזור להתקדם. משפט לסיום. אנחנו עבדנו עד ה-21 באוגוסט באופן מלא כי החזרנו ימים של קורונה סבב ראשון ואנחנו עובדים בלי הפסקה ופותחים את הגנים ומחזיקים את העובדים שלנו. אני חושבת שזה אבסורד שהמדינה, אפילו בגילי שלוש ומעלה, מחפשת מתנדבים. ולהוריד מהנטל כאשר על השולחן מונחות עוד ועוד תוכניות שמאשרות תקציבים. מאשרים תקציבים. שישימו אותם במקום הייעודי להם. למה מתנדבים צריכים לטפל בילדים? יש לך עוד משהו לומר כי אנחנו מסיימים?

אני רוצה לומר דבר אחד. נמצא אתנו כאן גם חנן דגן וגם הוא מייצג את הגנים הפרטיים. הייתי שמחה אם הוא יוכל לומר מילה. אני מתנצל בפני חנן דגן אבל אנחנו ממש מסיימים את הישיבה ואני עוד חייב להסביר את ההיבט של התאריכים, תוקף התקנות, וזה מאוד מאוד משמעותי. קרן, תודה. אני בטוח שהוא מרגיש שייצגת אותו נאמנה. קיבלתי עכשיו הודעה שההורים של החינוך המיוחד בחיפה קיבלו הודעה שבהמשך להודעת המדינה לא יודעת איזו הודעה על הידוק הסגר ועל כך ש"ביום שישי התחבורה הציבורית לא תפעל, דבר שימנע מהצוותים החינוכיים להגיע למסגרות החינוכיות בשישי הקרוב, קיבלנו החלטה יחד עם משרד החינוך כי כל מוסדות החינוך המיוחד, כולל גני ילדים וחינוך מיוחד והמוקדים לחינוך מיוחד, כולם ילמדו מרחוק בבתים". אני מניח שזה לא

כך נראה בלגן. הערה קטנה לגבי השמרטפיות או איך שנקרא להם. כך קוראים להן בחוק. זה על בסיס מקום פנוי. אתה לוקח את הילד שלך בבוקר ואתה לא סגור אם יש מקום. יש מעיטן סחר חליפין של כן יהיה לי מקום או לא יהיה לי מקום. אני תכף אתייחס לזה. אם יורשה לי, אני רוצה להתייחס להודעה שקיבלה חברת הכנסת פרומן. ברמה העקרונית המערכת אמורה לעבוד. יש רשויות שהציפו בעיה מאוד מאוד קשה. פעם אחת מצמצמים את התחבורה וכנראה כבר הודיעו על זה.

מצמצמים את התחבורה באופן מאוד מאוד משמעותי ויהיו הרבה מאוד אנשים, צוותים, שלא יוכלו להגיע כי הם משתמשים בתחבורה הציבורית. אבל אין שום הודעה כזאת. על בסיס מה את אומרת את זה? רחלי, עדיין אין הודעה כזאת. אולי היא יודעת משהו שאנחנו לא יודעים. אין החלטה כזאת.

לא מדברת על מה הוחלט. את עובדת מדינה במשרד החינוך.

אם לא הוחלט, אז אי אפשר להגיד את זה. החינוך המיוחד לא קיבל הודעה שמפסיקים לעבוד. על העניין הזה של צמצום התחבורה לא דיברו היום אלא התחילו לדבר על זה כבר לפני יומיים,

ברשויות מסוימות כבר הודיע על כך שהתחבורה הציבורית תצומצם ועובדי ההוראה לא יוכלו להגיע למקומות העבודה שלהם. את מכירה את התופעה הזאת ואת מתרצת אותה? אם אנחנו רוצים לדבר, זה לא באופן גורף. קודם כל, מדובר על יום שישי הקרוב בלבד. אני ביררתי אחרי שקיבלתי את אותה הודעה. מדובר רק על יום שישי הקרוב. זה חד פעמי. אבל אין לזה שום הצדקה. אני מצטער, אנחנו צריכים לסיים. אני חושב שהתשובה הנכונה מבחינתך היא שקיבלת את ההודעה הזאת וזה לא נראה לך תקין ותבדקי את זה. ככל שאת יודעת, עדיין אין הודעה כזאת ואני לא מכיר רשות שיכולה להחליט שהיא מפסיקה את התחבורה הציבורית. המדינה לא החליטה על כך. זאת עבריינות. לפני שאנחנו מסתערים, צריך להגיד שאם רשות חוששת שאולי משהו ייסגר והיא מתכוננת, בעיניי זה גם דבר אחראי אבל היא לא צריכה לעשות את זה אלא רק להתכונן לזה. השירותים האלה הם לא וולנטריים. הם מכוח חוק חינוך חובה. אני מבטיחה שאנחנו נבדוק את זה. רחלי, זה פשוט לא סביר שאת תגני בוועדה. זה לא עניין של להגן. אני מביאה ואני מציגה גם את המקום הזה של מה שאומרים. אני מביאה את זה בפניכם. יכולתי גם לא להתייחס ולהגיד שלא ראינו ולא שמענו. את יכולה להתייחס ולומר שאת תבדקי. אני אהיה בקשר עם מחוז חיפה ועם הרשות המקומית. אני רק רוצה שתדעו שיש עם זה איזשהו קושי בעייתי.

אנחנו מסכימים אתך שיש קושי ולכן אני מבקש שתעזרי לנו לדאוג שדברים כאלה לא יקרו. אנחנו ננסה לעשות הכול. אני בטוחה ואני יודעת שהרשויות עושות הכול כדי להפעיל את המסגרות. זה נכון. על הרשויות אי אפשר להתלונן. אני אומר משהו נורמטיבי שנראה לי שכולנו מסכימים עליו פה אחד. כל החקיקה, התקנות וההתנהלות סביב נושא השמרטפיות, צריכה לעבור רפורמה מקיפה. המדינה לא מספיק מוכנה למצבי חירום כאלה ביכולת שלה לתת מענה לילדים של עובדים חיוניים. לא יכול להיות שעלו כאן נציגי הממשלה והם לא יודעים לומר כמה עובדים חיוניים אמורים לקבל שירות מהמדינה בעת חירום, בין אם זאת מלחמה מהסוג שאנחנו חווים היום ובין אם זאת מלחמה מסוג אחר. זה פשוט מצב שאי אפשר לקבל אותו. אני לא מאשים אף אחד עכשיו כי זה כנראה משהו שכבר הולך אתנו הרבה מאוד שנים וצריך לרענן אותו. נקודה שנייה והיא במקביל למה שאמרתי עכשיו. אנחנו מאוד מעריכים את העבודה של כל מי שנמצא אתנו ב-זום עכשיו. ברור לי שאתם מנסים בזמן קצר לתפעל מערכת מאוד מאוד מורכבת. אני אומר את זה גם לנציגי הממשלה וגם לשלטון המקומי, לחברה האזרחית שיצא לי לפגוש כאן היום חבר'ה מתנועות נוער שהם בהתנדבות מטורפת מנסים למצוא אנשים בכל הארץ כדי שיעזרו בשמרטפיות. בהקשר הזה, הערכה רבה מכולנו. כמובן שאין לנו כל טענות אליכם בהקשר הזה. זה לגבי הנושא שהעסיק אותנו במרבית הדיון וטוב שהתכנסנו רק כדי להבין את ממדי התופעה הזאת. באשר לתקנות. אני לוקח לעצמי את ההסבר המשפטי ואם אני טועה, יש כאן לפחות שתי נציגות שיתקנו אותי. אנחנו לא נצביע עכשיו והמשמעות שלא נצביע היא שהתקנות ייכנסו לתוקף תוך 24 שעות, שזה ממש עכשיו מכיוון שהם נשלחו אלינו אתמול. זה פורסם לפני כמה דקות.

פורסם לפני כמה דקות. התקנות בעצם נכנסו לתוקף. תוקף התקנות האלה הוא עד ה-8 באוקטובר, שזה בעצם ארבעה ימים מהתאריך שחוזרים מחופשת סוכות כאשר בעצם גני הילדים יכולים לפתוח, ובתקווה גם ייפתחו, ב-12 בחודש. לכן אנחנו חושבים שמבחינתנו זה מועד טוב ונכון כדי שאנחנו - אני מאמין שכמו שדחפנו לכך בשבועות האחרונים נמשיך לדחוף לכך שלפחות הגנים והכיתות הנמוכות יחזרו בשלב הזה. כל היסודי. כמו שאני אומר,

טוב לנו שזה יהיה מספיק ימים לפני סוף החופש ובהקשר הזה, אם זה ב-8 באוקטובר, זה אומר שהממשלה צריכה כבר ב-7 באוקטובר לחדש את התקנות, לשנות אותן, בניגוד לפעם הזאת ובתקווה שלא יהיה סגר בתקופה הזאת. אסתי, את זה אני מבקש שתרשמי לעצמך להביא לנו את התקנות לפי הסעיפים בדיוק כמו שביקשנו בפעם הקודמת, בשונה מהפעם הזאת שהיינו בתוך תהליך של החמרת הנהלים ואני מקווה שבעוד שבועיים נהיה בתהליך הפוך. לכן יהיה גם הגיון רב לעמוד בבקשה שלנו לתת החרגה גילית ולאפשר לנו לפקח ולהחזיר את הגילים שאנחנו נחשוב שנכון להחזיר באותה תקופה. במקביל, אסתי, היו כמה דברים קטנים שכדאי להתחיל להתניע כמו טופס הצהרה עצמית ועוד כל מיני דברים שאפשר לתקן על הדרך בלי שינוי התקנות. אם יש למישהו להוסיף משהו, בבקשה. אם לא, אני נועל את הישיבה. תודה רבה לכל מי שהיה אתנו. תודה רבה לכל מי שב-זום. באמת, הערכה גדולה. לילה טוב. הישיבה ננעלה בשעה 20:04.